שלום לכולם. אנחנו היום נקיים דיון על פי בקשה של שני חברי כנסת מהמגזר הערבי,

בנושא של מחסור בגנים ומעונות במגזר הבדואי.

כן, עילת הסבירות.

אני קורא גם בדוחות שהמדינה כן בנתה מעונות, אבל הם לא מאוכלסים. יש

הציפייה שלי מהדיון הזה,

אני סומך עליך כבוד היו"ר ועל הרגישות שלך, המחויבות שלך לנושאים האלה, שזכות הילדים הבסיסית לחינוך ולמסגרת לא תיפגע. אני סומך על החברים שלי שימשיכו את הדיון,

האוכלוסייה הערבית הבדואית, וגם כן את ח"כ אלהואשלה שביחד יזמו את הדיון הזה. אני חושבת שזה דיון סופר חשוב. כפי שאמרת כבוד היו"ר,

ואם משקיעים בהם אנחנו נוכל לבנות עתיד יותר טוב. לצערי הרב המצב של הילדים, של התינוקות גם כן

שהאישה נגיד במקרה הספציפי או הגבר,

לא עובדים, ואין להם הכנסה סדירה שהיא מעל השכר מינימום, 800 שקל זה סכום עתק בשבילם.

אני חושבת שזה מצב בלתי סביר, ולא צריכים שבג"ץ יגיד לנו שהמצב בלתי סביר. אנחנו כבר רואים את זה, אנחנו מבינים שהחברה וגם המדינה באיזשהו שלב תשלם מחיר על המצב הזה,

כבוד היו"ר, אם מדברים על אפליה ועל ההזנחה, אני יכול להצביע על הכפרים הבלתי מוכרים שזה המקום המופלה לרעה הכי הרבה בכל מדינת ישראל. אני ערבי, אבל אם תשאל אותי האם אני הערבי החיפאי מופלה לרעה יותר מבן אדם שחי בכפר לא מוכר שאין מים בצורה רשמית,

אין מערכת חינוך בצורה רשמית,

אבל מסתבר שלא מביאים את הילדים למעונות, כי יש בעיה של יכולת. יש בעיה של רווחה,

עוני. בזה אני רוצה לדון, ופה אני רוצה לראות איך ניתן לפתור את הבעיה

בוא נשתפר קצת גם בשפה. אני יש לי את השפה שלי, עזוב. אני לא אומר יהודים ומזרחיים,

טוב, כנראה שאנחנו לא נגיע לעמק

בנתיבות יש 47 אלף תושבים, ויש להם 18 מעונות.

אצל הבדואים בנגב יש 300 אלף תושבים, שיש להם רק 19 מעונות

800 שקל למעון יום של ילד, לא של ילד אחד, זאת אומרת שלושה

ד"ר מנאל חריב מהפורום לדו קיום, מנהלת מרכז המחקר. אנחנו גם מדברים על מגמה של עלייה מ-2010 ועד 2019 באחוז המשתכרים מתחת לשכר מינימום בחברה הבדואית. כך נגיד ב-2010 זה היה 52%, ובנתונים האחרונים שנמסרו על ידי הלמ"ס, אז 56.5% מהשכירים בחברה הבדואית משתכרים מתחת לשכר מינימום. יש מגמה של החרפה שבולטת. אחוזי האבטלה ביישובים הבדואים הם הגבוהים בארץ. ביקשנו ממשרד החינוך או נציג משרד החינוך להיכנס לפה, מתי נכון?

שמי ניר שמואלי, סגן מנהל מחוז דרום, משרד החינוך. אנחנו תכף עוברים לוועדת החינוך והכנסת, גם שם הולכים לדון בבתי ספר גדולים ומחסור בכיתות, כך שזה דיון חופף, אבל אנחנו נתייחס.

אני רוצה לתת קצת נתונים ואחר כך נתייחס למחסור. לגבי החמש שנים האחרונות, אנחנו פתחנו 175 כיתות גן, גילאי 3-6 טרום חובה וחובה בחברה הבדואית. הכיתות היותר רחבות שפתחנו זה באמת בפזורה הבדואית במרכזי השירות. צריך לזכור שמשרד החינוך עובד לפי תוכנית תמ"מ/40, שאושרה על ידי משרד הפנים, תוכנית המתאר, ואנחנו למעשה יכולים להציב מבנים אך ורק במרכזי השירות הקיימים. בשנה החולפת, נפתח מרכז שירות חדש בחשן זנה, כביש באר שבע דימונה בשטח השיפוט של מועצה אזורית נווה מדבר, ופתחנו שם גם בית ספר יסודי. אדוני רק תגיד שזה מבנים יבילים וזה לא באמת מבנים. אני אמרתי, מרכזי שירות אנחנו יכולים אך ורק משרד החינוך להציב מבנים,

הוא לא מנהל מקרקעי ישראל והוא לא רשויות התכנון. אנחנו מבחינתנו משרד חוקי שבונים איפה שאפשר ברשויות הקבע, כסייפא, לקיה, תל שבע - - - בלקיה יש לך מעל 100 כיתות גן שהן במבנים יבילים. מעל 100. גברתי את אולי לא בקיאה בנתונים, בלקיה אין להם כיתות גן. סליחה רגע יש לי בקשה, אנחנו פה מנהלים את הדיון הזה, ואני מבקש שלא כל אחד יתפרץ לדברי השני. תרשמו את הדברים ואני אתן לכולם לדבר. בבקשה ניר.

אנחנו בכל מקום שיש צורך אנחנו פותחים. אין ספק שגן ילדים ברהט, שהוא בגן קבע שבו אנחנו בונים את הגנים יחד

הוועדה הקרובה תהיה מיד אחרי פתיחת שנה,

אין פרויקט זמין בחברה הבדואית. יש קושי באמת עם רשויות התכנון, יש קושי מהרגע שאנחנו מכירים צורך

החסמים באיזה משרדים הם נמצאים? תראה, יש את רשות להתיישבות הבדואים בנגב. היא כפופה לאיזה משרד? היום היא למשרד השר שיקלי,

לפחות אתה כמשרד החינוך תעזור לי בלשחרר את המבנים האלה ולהציב אותם, לפחות בהתחלה איפה שיש ריכוזים ובתי ספר קיימים.

כי אין משחררים את החסם הזה ממשרד החינוך, לפחות 1 בספטמבר או אוקטובר אפשר להחזיר מאות ילדים למערכת החינוך ולקלוט אותם. תודה

אנחנו יכולים לשלוט במה שנמצא בשולחן שלנו מול הרשויות המקומיות, אבל לא בוועדת חסמים.

גם מה שאתה לא שולט תעבירו לנו, ואני יודע גם מה לעשות. אז לכן אני מבקש ממך כמה דברים.

מי יו"ר הוועדה של החסמים או מי חברי וועדת החסמים, לאיזה משרדים הם נמצאים, זה אחד. שתיים, לוח גאנט. את זה אני מבקש לקבל, היום אנחנו יום שלישי, עד סוף השבוע.

אתה מעביר את זה לתמי ברנע. אוקיי תומא, בבקשה. למרות שחלק מהשאלות כבר עבר זמנן, אבל אני רציתי לשאול דבר אחד.

אני לא שואלת כאילו מה אתם עושים ומחכים שיהיה אישורים עליהם, אני שואלת האם הילדים האלה נמצאים בתוכנית פעולה סדורה אצל המשרד שאתם יוזמים להסיר את החסמים? הרי אתם משרדי

השאלה על איזה חוק עוברים, ולכן אני אומר, אנחנו כמשרד עושים את כל המאמצים.

כי אנחנו ערוכים לתקציבים האלה, כדי להציב את המבנים האלה, כדי לתת את

אז יש לי בקשה, תראו, בואו נלך צעד צעד. הלא אנחנו לפעמים כשמדברים יותר מידי גבוה, אנחנו מפסידים לפעמים את הדברים שאנחנו באמת רוצים לדעת מה קורה היום, או מחר בבוקר. קודם כל יש מעונות שהם קיימים, וראינו אותם בהתחלה. ואז הבנו שללא סבסוד, לא מאכלסים אותם. אז אני מבקש ככה, קודם כל תבדקו על איזה סכום מדובר כדי לאכלס את מה שקיים. וגם הלא כשמדברים על

רגע דקה, מי נמצא פה מהמועצה של לקיה? יש לי בקשה אלייך, תוציאו מכתב לראש המועצה בלקיה.

לומר חבר'ה תראו יש פה מעון סגור, אנחנו מבקשים לדעת למה, ואני אדבר איתו ונשמע, ואם יש בעיה

עכשיו הגנים האלו פתוחים, אבל יש 160 ילד שנמצאים באותו כפר שאין להם מסגרת. יש ארבעה גנים, שניים חובה, שניים טרום חובה. אני באמת ליבי ליבי עם הגננות, הגננות שם ממש סובלות. שם יש גנרטור, אין חשמל. המים לפעמים מגיע, לפעמים לא מגיע, והם מביאים בקבוקי מים בכדי לתת ולעזור לילדים לשתות מים ולרחוץ ידיים. חשוב לנו מאוד באמת, מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, ואנחנו באמת רוצים. הילדים האלה הם יצמחו ויגדלו, ואנחנו לא רוצים שיגדלו בלי חינוך. החינוך הוא הכי חשוב, ושיתוף הפעולה הכי חשוב. אין ספק, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. אם לא נשקיע עכשיו, לא יודע מה יהיה. אולי כדאי לנצל את הפגרה לקיים סיור בנגב על ההכנות לפתיחת שנת הלימודים, ולראות באיזה תנאים נמצאים הילדים האלה ומה מצב הגנים והמעונות יום. אני להגיד לך את האמת, אני הבת של האוכלוסייה ואני נמצאת, אבל כל הסיורים שעשיתי כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה אז,

זה פוקח עיניים. אם אנחנו נקיים סיור כוועדה, מתלווה גם כן לנציגי המשרדים, שיתנו תשובות בשטח. כי לפעמים המציאות טופחת על פני כל אמת שמביאים בדיונים ככה ממוזגים ויפים.

זה יכול להיות גם יחד עם ועדת החינוך. חברים אני אבדוק את הנושא הזה, כי אין טעם שאני אעשה סיור בלי לשתף את נציגי משרד החינוך, זה ברור, ואנחנו נשתדל לעשות את הדברים האלה

יש פערים תקציביים. התעריף שניתן על ידי משרד החינוך פר מטר רבוע, הוא נמוך מאוד. הנקודה היא שלרשויות מקומיות בכלל ובסוציו נמוך עוד יותר, ובסוציו הכי נמוך עוד יותר, אין מאיפה להעמיד את התוספת. והדבר הזה הוא למעשה חסם משמעותי להקמת כיתות הלימוד. לכן יש פה נושא תקציבי, וחשוב להציף אותו, חשוב ללחוץ גם על משרד החינוך וגם על משרד האוצר לתת פה מענה לנושא הזה. הפער התקציבי קיים. יש לך מושג מהו הפער? ב-20%? ב-30%?

הפער להבנתנו הוא לא 20%, הפער מהנתונים שאנחנו מקבלים הוא סדר גודל של 40-50%. אלו הפערים. דורשים או מהרשויות להתכנס לסטנדרט הכי מינימלי שיש שכבר היום לא ראיתי - - - במשק, בשנים האחרונות בפרט, כי היו התייקרויות משמעותיות בשנתיים האחרונות כידוע. אז למה לא בטוח שמשרד החינוך יבנה ולא המועצה? משרד החינוך מתקצב, שהוא יבנה. בוא נראה אותו מתכנס לסטנדרטים האלה.

והתעריף בכלל לא עודכן במשך שנים ארוכות, חלק ממרכיבי העלות בכלל לא נכנסים פנימה בתעריף,

הרשויות המקומיות כן צריכות להעמיד אותם. יש לי שאלה נוספת, האם מפעל הפיס, שזה חלק מהמנגנון לבניית כיתות וגנים, משתתף במועצות שנמצאות? במועצות הבדואיות? אין לי נתונים מדויקים, אני מתאר לעצמי שממפעל הפיס כמו שהוא משתתף בכלל הרשויות,

מי שלא יודע, מפעל הפיס בעצם הוא שייך לרשויות בסופו של דבר. אני אבדוק את זה, וברשותך כן אני הייתי גם שמח לקריאה לפתור את הנושא התעריפי. התעריף הנורמטיבי לא משקף את העלויות שקיימות היום, ומהווה מכשול ובעיה. מאה אחוז,

אני יכולה להוסיף לזה? כן. מור, אני ממנהל התכנון, מחוז דרום. אני כן יכולה להגיד בתור מי שמגיעה לישובים הבדואים, שיש מבנים של מפעל הפיס בישובים הבדואים. גם בלקיה יש מבנה, גם באבו

משרד הרווחה גם העניין של הוויכוח הוא כמעט לא קיים. עכשיו אנחנו מדברים על עוד נדבך נוסף, שהוא נושא של הבירוקרטיה, אולי היא קצת נגעה בקצה מבחינת התכנון. היום ראשי המועצות כפופים הרבה בגוף שנקרא רשות ההתיישבות הבדואים, שהם אמורים להתעסק לאנשים שהם לא מוסדרים. הם התחילו גם להתערב גם בישובים המוכרים. ראש מועצה אין לו שליטה לא על התכנון, אין לו שליטה על הפיתוח, אין לו שליטה על שיווק מגרשים, אין לו שליטה על כל מה שמתרחש ביישוב שלו, זה מצד אחד.

הרחבות מאיתנו והלאה, הרחבות שהם בסופו של יום, נרצה או לא נרצה, הם קשורים גם במערכות שהזכרנו לעיל. ואני חושב שהעניין של התקציב נכון חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. אני הייתי מצפה, זאת אומרת, עם ממשלה נורמאלית, שיעבירו סמכויות של ראש המועצה, מה שנוגע לשיכון ישר למשרד השיכון שראש המועצה יהיה מחובר או יש לו נגיעה ישירה למשרד השיכון. משרד הרווחה שיהיה למשרד הרווחה. חוץ מהתקציב של החינוך, נגיד בניית בית ספר או בניית גן, חייבת לעבור דרך הגוף הזה. אתה אומר צריכה להיות הפרדה בין יישוב מוכר ליישוב לא מוכר. בהחלט, אין טעם, זאת אומרת שראש מועצה שנבחר על ידי ציבור, שהוא בשביל להגיע למשרד השיכון ולתכנן שכונה או לבקש הרחבה שיעבור דרך הגוף הזה, או צינור הזה שנקרא רשות התיישבות הבדואים. זה דבר לא תקין ולא מתוקן במדינה מתוקנת, לפחות זה לא אמור להיות. ואני ממליץ אם כבר אנחנו מדברים, שיהיה גם משרד הרווחה בתוך הסיור הזה בנוסף למשרד החינוך, ומשרד השיכון, וכל המשרדים הממשלתיים. המצב היום בלתי נסבל, ויש לזה תופעות. אני חושב שזה מקום לדיון ארוך. אני גם מוכן להשתתף בדיון שאנחנו חושבים באופקים אחרים,

רויטל שלום לך, אתם שמעתם את הדיון?

אז אני מאוד הייתי שמח להתייחסות שלכם, אבל ממש למספר דקות כדי שנוכל לשמוע גם את שאר ההתייחסויות ממשרדים נוספים.

כן, הקשבתי לדיון.

אנחנו במשרד הרווחה, אני נציגה של מנהל מוגבלויות,

אצלנו יש כרגע סביבות 20 מעונות יום,

מלאה. רוב התינוקות והפעוטות נמצאים במעונות היום, הם מוכרי משרד הרווחה. התשלום למעון נקבע על פי מבחן הכנסה. זה בעצם לגבי כל התוכניות שקיימות אצלנו במשרד הרווחה. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי למעונות הרגילים.

ומצד שני את אומרת לי שהתפוסה לא מלאה. זה מה שנמסר לי. כן, בסדר, אני מבין שזה מה שנמסר, אבל

אפשר לחלק את הסיפור הזה לכמה נקרא לזה חסמים או בעיות,

נושא הבינוי שעליו אני אחראי באופן ישיר, הוא קצת מזכיר את הנושא של גנים ובתי ספר, ויש עליו קושי עוד יותר מורכב. הקושי הוא גם בקרקעות זמינות, מחסור בקרקעות זמינות. אחר כך יש עניינים של ביצוע תקציב, שזה כבר שלב אחר שהוא פחות, נקרא לו חסמים מבניים במערכת. על גבי זה יש נדבך מורכב יותר שזה העובדה שחוק חינוך חובה לא חל על גילאי לידה עד שלוש, ולכן עד שיש קרקע זמינה אז כמובן שבסדרי עדיפויות רשות יכולה לבחור להקים בית ספר או גן ילדים,

לצערי זה המצב כיום, ולכן בהקשר מעונות יום הבעיה קצת יותר מתחדדת, ונעשית מורכבת יותר. תראו, גם כאן, אין בעיה תקציבית. לפי החלטת ממשלה 550, אנחנו מחויבים לשריין תקציב למגזר הערבי כולו, ובכלל זה גם רשויות בדואיות מהדרום. לא קרתה שנה אחת מאז שהתחלנו את התהליך הזה, שלא נשאר לנו תקציב פנוי מהתקציב שאנחנו משריינים למגזר הערבי. התקציב שאנחנו מעמידים לנושא, מעולם לא נוצל במלואו. תמיד נשארו לנו יתרות שלא קיבלנו בקשות כדי לתקצב. זאת אומרת הקושי גם כאן,

אני צריך לתת גם מאצ'ינג, זה לא תמיד. השאלה אם יש מאצ'ינג. הרשויות לא מחויבות לתת מאצ'ינג בכלל. בכלל לא. חוק חינוך חובה.

יש פה שני מושגים שונים, יש מאצ'ינג ויש האם הסכום משקף את העלויות בפועל. מאצ'ינג זה משהו שהוא בגני ילדים אין מאצ'ינג, זה 100%. במעונות יום יש מאצ'ינג אבל הוא משתנה,

הסיפור שמעלים פה כל הזמן זה שמלכתחילה

פה עשינו מהלך ביחד עם משרד האוצר בשנה שעברה ועדכנו את התעריפים לפי מדדי תשומות הבנייה. הסכום עלה באופן משמעותי מאוד.

יש הרבה סיבות שהוצעו. הסיבה של התעריף אחרי הסבסוד גם, לא בהכרח שהיא הסיבה הנכונה. יש פה הרבה דברים, יש פה גם עניין תרבותי, יש פה גם עניין של מיתוג ושיוך של המעון. זה לא משהו שאני מבין בו ומומחה בו, אני אומר שאלה סיבות שעלו על ידי אנשים שהם כן מומחים בזה. מה זה שיוך? של משפחות שונות בתוך המגזר? אני יכול להסביר את זה? כן, כן, בבקשה.

יש לנו כמו שתואר פה, תואר פה שיש מעונות ריקים, אנחנו יודעים שיש משקי בית שזכאים לסבסוד ולא מממשים אותו, שזה בוודאי דבר שמאוד מטריד אותנו. זה נושא שנבדק גם אצלנו,

ואני מקווה שבסוף השנה הקרובה תהיה לנו הבנה יותר טובה של מה החסמים ונוכל להתחיל לבחון פתרונות בהתאם לזה. אפשר רק להגיב על זה בבקשה? רק מבחינת הסבסוד הכי גבוה, שמשפחה יכולה לקבל אותו עבור ילד אחד, אני חושבת שאנחנו עשינו, ואם אנחנו

כאילו הילדים הערבים בנגב מבחינת הדירוג של - - - שכולל כ-78 הם בסוף, הם ממש בתחתית של הטבלה הזאת, וזה השורשים של המצב. החינוך הוא כמובן מה קורה בגיל הרך, כולל בגיל בין אפס לשש, וגם משלוש עד חמש. בדרך כלל הגיל הזה הוא גיל קריטי למערכת החינוך. אני הקשבתי לכל הדיון

ברור שאין אף גוף שמנסה לחשוב בצורה הוליסטית, אולי באגף התקציבים במשרד החינוך, אולי שם דווקא יש, אבל חשיבה הוליסטית על טיפול כוללני לבעיה הזאת שיש בה הרבה מרכיבים,

עכשיו, אנחנו יודעים שחברה הערבית ובפרט בחברה הבדואית, הבעיות הן גדולות וקשות עוד יותר כמו שעלה כאן בדיון,

אנחנו רואים בדוח שפורסם לקראת היום

אין ספק שיש פה משהו שהוא קשה מאוד מבחינת התנאים, והשקעה של כל שקל בילדים, במגזר או בפזורה הבדואית, הוא השקעה שאחר כך שווה לפחות מאות שקלים בהמשך מבחינת מניעה של פשיעה, או נושא של השכלה שלא מקבלים, או הנושא של שילוב בתעסוקה וכך הלאה. ולכן המדינה צריכה לראות בנושא הזה כהשקעה. דבר נוסף, צריך להבין גם את הקושי של החברה הבדואית בשימוש במעונות.

יש פה כנראה איזשהו משהו שצריך להבין אותו, ואם נבין אותו טוב יותר אז נדע אם יש צורך במעונות או לא, ואיך להשמיש מעונות, או איך ליצור מצב של מעונות בתפוסה מלאה, כי אנחנו שמענו שיש מעונות רק לא מאוכלסים, וגם ליצור את הבעיה של השיווק. אנחנו צריכים ליצור באמת, זה כבר נאמר, והדיון מפנה בסוף לגבי נושא החסמים.

כי אם אומר משרד החינוך שאין בעיה, אז אני רוצה להניח שזה בסדר. נכון שיש לפעמים מאצ'ינג ולפעמים גם עלויות ואולי התקצוב הוא בחוסר, אבל אני לא מקבל שבסוף התקציב חוזר חזרה למשרדים,

כאילו אומרים הנה יש לנו כסף, לא ניצלתם אותו, האשמה היא עליכם. זה לא מקובל עליי.

זה דבר שהוא לא נכון אפילו להציג אותו בצורה הזאת. לכן הדבר העיקרי, ואני חושב שאנחנו עלינו על זה באמצע הדיון פה,

ולכן אני קורא פה לכל משרדי הממשלה, שזה הרווחה, החינוך,

לנסות לבדוק איפה החסמים ולראות איך ניתן לפתור אותם, כי לא יכול להיות שיש כסף והדברים לא מתבצעים בגלל חסמים.